כנסת לח / מושב שני / ישיבה קצ"ח / כ"ב בתמוז התשפ"ד / 28 ביולי 2024 / 38 חוברת ל"ח ישיבה קצ"ח

נגדעו באכזריות בידי ארגון הטרור חיזבאללה ועוד חייל שהבוקר נפטר מפצעיו: פג'ר ליית אבו סאלח, בן 16, אמיר רביע אבו סאלח, בן 16, חאזם אכרם אבו סאלח, בן 15, ג'וני וודיע אבראהים, בן 13, איזיל נשאת איוב, בת 12, פיניס אדהם אל-ספדי, בת 11, יזן נאיף אבו סאלח, בן 12, אלמא איימן פח'ר אל-דין, בת 11, נאג'י טאהר אל-חלבי, בן 11, מילאד מעדאד שאער, בן עשר, נאזם פאח'ר סעב, בן 15, ועוד חלל ששמו טרם הותר לפרסום. כמו כן, לוחם צבא ההגנה לישראל סמל יונתן אהרן גרינבלט מבית שמש נפטר אמש מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה ב-20 ביולי 2024, בקרב בדרום רצועת עזה. בן 21 בנופלו. יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם. בשם הכנסת, אני שולח תנחומים מעומק ליבי למשפחות שיקיריהן נרצחו במתקפה המתועבת, ומאחל להחלמתם של הפצועים. הנושא הראשון שעל סדר-היום: הצעת חוק הביטחון הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024, בקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת ישראל אייכלר להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של ימי בין המצרים, שכתוב: "כל רֹדפיה השיגוה בין המצרים". אתמול בערב, בשבת, בכפר מג'דל שמס, נרצחו ונטבחו 12 נערים וילדים באשמת היותם על אדמת הארץ. שום אשמה אחרת, שם הצדקה אחרת לזה שילדים יוצאים לשחק ויקבלו חס וחלילה טיל על הראש. זה היה מכוון, כי לא יכול להיות לא מכוון. אנחנו יודעים על הטילים המדויקים. אנשי הצבא אמרו שזה טיל איראני במשקל כבד שנשלח, ואנחנו יודעים כמה שהם מדויקים ויודעים בדיוק לאן לשלוח. מי שמסוגל לשלוח טיל כזה לעבר קבוצת ילדים בכוונה, אמר מנחם בגין בשעתו: נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן. אבל בורא כל האדם לא יסלח על הדם הנקי שנשפך. מצפון תיפתח הרעה. אנחנו צריכים להתפלל שלא תהיינה ידי אויבינו תושייה. מישהו מדוברי הצבא אמר: לא ידענו שהם מסוגלים לשלוח טיל על ילדים, או שזה יכול להיות.

כל אחד שחי בארץ הזאת יודע שכל טיל יכול לעשות את זה. צריך לעשות חשבון כמה טילים נשלחים לארץ הזאת,

חלילה וחלילה, טיל אחד יכול לעשות דבר כזה, ולמה מכוונים אויבינו כאשר הם שולחים אלינו אלפי טילים. אבל קודם כול אנחנו צריכים להיות עם המשפחות, וכל עם ישראל באבלן של המשפחות ממג'דל שמס, באבלה של העדה הדרוזית, שחיה איתנו בשותפות כל השנים. וכשאני אומר "כל השנים", אדוני היושב-ראש, אני לא מתכוון מאז הקמת מדינת ישראל, הרבה דורות לפני. אני רוצה להזכיר את הקשר, הציבור הדרוזי היה בא אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר לרקוד עם היהודים כל שנה באחווה, כך שיש לנו תחושת אחווה בכל הדורות האחרונים. עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא, שברא את כל בני האדם, אני אגיד מה שאומר דוד המלך בתהילים על הדבר הזה. זה לא הפרק היחיד או שהכי בחרתי, אבל זה מה שעלה לי: "למנצח אל תשחת לדוד מכתם. האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם. אף בלב עוֹלֹת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון. זֹרו רשעים מרחם תעו מבטן דֹברי כזב. חֲמַת לָמוֹ כדמות חֲמַת נחש כמו פתן חרש יאטֵם אזנו. אשר לא ישמע לקול מלחשים חוֹבֵר חֲבָרִים מְחֻכָּם. אלֹהים הרס שִׁנֵּימוֹ בְּפִימוֹ מַלתעות כפירים נתֹץ ה'. ימאסו כמו מים יתהלכו לָמוֹ יִדְרֹךְ חצו כמו יִתְמֹלָלוּ. כמו שבלול תֶּמֶס יַהֲלֹךְ - - - בטרם יבינו סירֹתיכם אָטָד כמו חי כמו חרון יִשְׂעָרֶנּוּ. ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרָשע. ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלֹהים שפטים בארץ". הדם הזה, הקדוש ברוך הוא ינקום את דמם. יש אלוקים שופטים בארץ, ועוול כזה ופשע כזה לא יכופר.

אדוני היושב-ראש, אני לא חושב ולא תפקידי להשיא עצות, מה צריך לעשות ומה לא לעשות, אבל כן חובה על כל אחד מאיתנו לעשות חשבון נפש ולראות איך בימי בין המצרים אנחנו מביאים זכויות על עם ישראל לבל תעשינה ידי אויבינו תושייה. אנחנו צריכים להתפלל ולהתאחד, כדי שאף אחד לא יוכל להזיק לאף ילד ולאף קשיש ולאף אזרח ולאף חייל בישראל. בעבר היינו אומרים שיש מדינות בעולם שאין בהן מלחמות, אבל היום העולם נמצא במצב כזה שאין מקום בטוח. פעם אנשים אמרו: ניסע לאמריקה (חוזר על דבריו ביידיש), שם אין מלחמות, אירופה השלווה, אחרי מלחמת העולם השנייה שוב לא יהיו מלחמות, Never again, לא יהיה דבר כזה. ובינתיים אנחנו רואים במציאות שהעולם הולך ומידרדר בצורה אכזרית. מעשים אכזריים, אירועי טרור אכזריים נעשים היום בכל העולם, כולל באירופה, כולל ברוסיה וכולל, לא נשכח, גם את נפילת מגדלי התאומים. עכשיו, כשאנחנו רואים שבאמריקה ישנם גורמים שהולכים ומתאבדים, הולכים עם הפרוגרס שמוביל, עד כדי כך שמי שמועמדת לנשיאות ארצות הברית,

אדוני היושב-ראש, מה היא דיברה ואיך שהיא דיברה, זו סכנה עולמית, כי את המסר הזה שומע פוטין, חמינאי שומע את זה. אנחנו נמצאים היום במצב, איך אומרים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. אמריקה לא תושיענו, "על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלֹהינו למעשה ידינו". אדוני היושב-ראש, בטרם אפתח בעניין החוק, אנחנו בימי בין המצרים ובאווירה הקיימת הזאת, אולי אני אקרא קודם את החוק, ואחרי זה אני רוצה להרחיב על העניין הזה של בין המצרים. מעניין לעניין באותו עניין, על מה הולך להיות החוק שלי עכשיו? על יהודים ואזרחים זרים חטופים במנהרות בעזה. יש גלות קשה מזו? מתי חשבנו שיכול להיות מצב כזה שבמדינה ריבונית יבואו ויחטפו מתוך הבית בשמחת תורה תשפ"ד, 7 באוקטובר, לקחת אותם למנהרות, ואחרי שכבר התעשתנו, ואחרי שעזה כבר חרבה, עדיין לא שוחררו החטופים האלה, זו גזרה נוראה משמיים. אז מה אנחנו יכולים לעשות? לתת למשפחות האלה ולחטופים האלה את העזרה והסיוע.

אני רוצה לומר בשבחה של הכנסת ושל הממשלה שמהרגע הראשון העברנו חוקים של המעטפת למשפחות. אני לא רוצה לפרט פה את הסכומים, אבל יש בהם גם למשפחות וגם לכולם. אתה לא תגיד, אבל אני אזקוף זאת גם לזכותך. אני בסך הכול ממלא את תפקידי כיושב-ראש הוועדה, אבל באמת יש לי זכות, אני רואה בזה זכות שבזמן הכי קשה של החטופים יכולנו להביא את המשפחות, את המעטפת, שיוכלו להמשיך את - - - זה נאמר גם לזכותך באופן אישי. תודה רבה. אגב, החוק הזה שאני הולך להעביר עכשיו הוא כבר, זה עניין של הסכם חלף שכר, זאת אומרת אדם שהרוויח, עבד והרוויח, או שלא הרוויח, יהיה לו את המינימום של 7,000 ומשהו שקל או כמה שהרוויח, עד מקסימום של 50,000 שקל, כל חודש בחשבון הבנק שלו. כאשר בעזרת השם, הוא יחזור הביתה, הוא ימצא בבנק את הכסף שמגיע לו. עד היום זה היה בהסכם שבין הממשלה לביטוח הלאומי שאושר על ידי ועדת העבודה והרווחה, אבל פג התוקף ב-1 באוגוסט, לכן גם הדחיפות, גם האופוזיציה וגם הקואליציה הכירו בדחיפות להעביר את זה בחקיקה. לכן אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024. מדובר בהצעת חוק שהוגשה על ידי הממשלה, והיא מעגנת בחקיקה את ההוראות הנוגעות לתגמול חלף שכר המשולם לחטופים ולנעדרים, ששולם עד כה לפי הסכם מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, שאושר בוועדת העבודה והרווחה בחודש מרץ האחרון. מכיוון שהוראות ההסכם פוקעות בתחילת חודש אוגוסט, ולאור החלטת ממשלה מס' 1379, מוצע כעת לעגן את הוראות ההסכם בחקיקה. גובה התגמול יהיה בהתאם לשכר עבודתו של החטוף טרם חטיפתו, כשכיר או כעצמאי, ולא יפחת מכ-7,300 שקל לחודש גם למי שלא השתכר, ואם מדובר בהורה לילד, מכ-9,500 שקל לחודש, ולא יעלה על סכום חודשי של כ-49,000 שקל לחודש. הסכום המזערי,

יהיה סכום התגמול גם למי שלא עבד טרם החטיפה או ההיעדרות. הזכאות לתגמול תהיה כל עוד לא שוחרר החטוף או אותר הנעדר, או להבדיל,

עד למועד שבו נקבע לגביו כי הוא נספה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ובלבד שביום 18 במרץ 2024, היום שבו פורסם ההסכם, הוא היה חטוף או נעדר. על פי מה שנמסר לוועדה, מי ששוחרר לפני מועד זה, קיבל פתרון אחר של תשלום תט"ר, אם אפשר - - - חברות הכנסת. מי ששוחרר לפני מועד זה, קיבל פתרון אחר, של תשלום תט"ר ראשי תיבות: תגמול טיפול רפואי, רטרואקטיבית מיום החטיפה. בנוסח הממשלתי הוצע במקור כי התגמול ישולם עד ליום 6 באוקטובר 2024, זאת אומרת בעוד חודשיים, כלומר לחודשיים נוספים לעומת ההסכם. בעת הדיון בוועדה סברנו כל חברי הכנסת כי יש לדאוג לוודאות למשפחות החטופים, וכי יש לקבוע שהתגמול ישולם כל עוד החטוף לא שוחרר, או הנעדר לא אותר, ללא מגבלת זמן. אך בסופו של דבר אני שמח לבשר כי תקופת הזכאות הוארכה עד לאוקטובר 2026, קרי שנתיים נוספות לעומת מה שהוצע במקור. זאת אומרת אנחנו בתקווה גדולה - - שישובו. - - שעד 2026 מזמן לא יהיו חטופים. לדרישת חברי הוועדה, לא הסתפקנו בזה, כי אם חלילה יקרה משהו, באישור ועדת העבודה והרווחה שר העבודה יוכל להאריך בצו את תקופת הזכאות בתקופות נוספות שמשך כל אחת מהן לא יעלה על שנה. אני מודה לנציגי הממשלה שקיבלו את בקשת חברי הכנסת, ולספק בכך ודאות ויציבות למשפחות בשעתן הקשה ביותר.

התגמול ישולם לחשבון הבנק שפקיד התביעות סבר כי הוא חשבון פעיל של החטוף או הנעדר, כפי שמפורט בהצעת החוק. לגבי מי שאיננו תושב, חשבנו לא רק על אזרחי ישראל או תושבי ישראל, ויש בעיה של הרבה אנשים שלא מצאו את חשבון הבנק שלהם,

ישולם התגמול לחשבון המשפחה בחלקים שווים לילדיו, ובאין ילדים, בחלקים שווים להוריו. לגבי עובד זר יועבר התגמול לחשבון הבנק שהמעסיק העביר אליו את המשכורת, ואם אין, לחשבון הבנק של בן משפחה כאמור. לגבי חיילים ואנשי כוחות הביטחון, שלכאורה אינם כלולים בחוק הזה, הוועדה סברה כבר בעת הדיונים בהסכם לפי סעיף 9, שממנו הוחרגו חיילים ואנשי כוחות הביטחון, כי הסכום המשולם להם צריך להיות מושווה לסכום המשולם לחטופים שאינם חיילים, והפצירה בנציגי צה"ל לפעול לכך.

אני שמח לבשר כאן כי למרות שהחיילים ואנשי כוחות הביטחון הוחרגו גם מההסדר המוצע בחוק הביטוח הלאומי, נציגי צה"ל התחייבו בעת הדיון בוועדה שמצבם של החיילים יושווה באופן רטרואקטיבי מיום 7 באוקטובר 2023, וצה"ל ישלם להם תגמול בגובה התגמול המזערי לפחות. אני נושא תפילה שכל החטופים יחזרו בריאים ושלמים הביתה בהקדם האפשרי. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד, ולאור ההבנות בוועדה הוסרו כל ההסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אסיים כמובן בתודות לחברי הוועדה, אני רוצה לציין את חברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה, לצוות הוועדה, בראשותה של המנהלת עינת כהן שמואל, סגניתה אורית ארז, ומעיין בן עמי, כן אודה ליועצת המשפטית יעל סלנט, לצוות הביטוח הלאומי שמלווה אותנו בכל הדיונים, שלומי מור ושרית דמרי, תודה לצוות לשכתי על העבודה המאומצת במשך כל המושב, לאיציק פיליפ וכל החברים שעובדים אצלנו, ובעניין הזה אני אסיים את העניין הזה. עכשיו, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר בימי בין המצרים, למרות שזו בשורה טובה וחשובה והכול, אבל משהו אנחנו חייבים לומר: בימי בין המצרים אנחנו לא אבלים על מה שהיה בלבד. אני רוצה לספר לכם סיפור, רבותיי. מסופר על נפוליאון, שהגיע פעם לבית כנסת בצרפת, בפריז, וראה שאנשים יושבים על הרצפה, ספסלים הפוכים, כמה נרות בודדים, ומקוננים. אז הוא שאל: על מה הם מקוננים, היהודים האלה? אז אמרו לו שהיה להם בית מקדש לפני אלף וכך שנים, וזה נחרב, והם יצאו לגולה, ולכן הם בוכים. אז הוא אמר - - אופיר, מה קורה? - - אז הוא אמר - - זה,

סיפור יפה שכדאי לשמוע בכל מקרה, בעיקר בימים האלה.

בדיוק, הפסדת את תחילתו של הסיפור. אז לכבודך אני אגיד את זה במשפט אחד: נפוליאון הגיע בצרפת לבית כנסת בתשעה באב, וראה שיהודים בוכים על בית המקדש שנשרף לפני 1,000 שנים. אז הוא אמר: אני לא יודע למה הם עדיין בוכים, אבל אני בטוח שעם שיודע לבכות על בית מקדש ועל ארצם ומולדתם שאיבדו לפני יותר מ-1,000 שנים, בוודאי ובוודאי הם שוב ישובו, ושבו בנים לגבולם. כך אמר אפילו נפוליאון. כמובן שאנחנו לא חיים מפי נפוליאון,

התורה והנביאים והכתובים, ויהי רצון שבזכות - - יהי רצון שהצעת החוק תתייתר. זה דבר ראשון, אדוני היושב-ראש, צדקת. אנחנו מתפללים שאת החוק הזה לא יצטרכו, ושהחטופים ישובו במהרה, זה השלב הראשון בראשונים, אנחנו צריכים ישועה בעם ישראל עכשיו, שהחטופים יחזרו הביתה, ושיהיה שלום גם בצפון וגם בדרום, ושחלילה אף אחד לא יצטרך לסכן את החיים שלו. ובעזרת השם,

שנזכה לבניין בית המקדש ולגאולת ישראל, כי כל מה שקורה הוא חלק בלתי נפרד מהמהלך הזה, שהתחיל עם החורבן,

בעזרת השם, שיסתיים בטוב לגאולה. ואני רוצה להגיד לחבריי שגם הגאולה לא תהיה רק לעם ישראל, הגאולה תהיה לעולם כולו. כמו שאומרים הנביאים, ואני לא אצטט עכשיו, שיהיה שלום. הנביא ישעיהו, הפסוק הידוע: "וכתתו חרבותם לאתים", "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

תודה רבה לאדוני. כאמור, להצעת חוק זו הוסרו כל ההסתייגויות. יש בקשות רשות דיבור שעדיין נותרו של חברי סיעות יש עתיד, המחנה הממלכתי,

הימין הממלכתי ושל חבר הכנסת יצחק קרויזר. מבין כל אלה היחידה הנוכחת היא חברת הכנסת מירב בן ארי, ולכן אני מתכבד להזמין אותה אל הדוכן.

גברתי, עד חמש דקות לרשותך. תודה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, מכיוון שבשעה זו מובאים לקבורה 11 נערים ונערות,

אני רוצה ברשותך להקריא את השמות שלהם. זה בסדר גמור. אגב, כבר עשיתי זאת.

גם לי חשוב. פג'ר ליית' אבו סאלח, בן 16, אמיר רביע אבו סאלח, בן 16, חאזם אכרם אבו סאלח, בן 15, ג'וני וודיע אבראהים, בן 13, איזיל נשאת איוב, בת 12, פיניס אדהם אל-ספדי, בת 11, יזן נאיף אבו סאלח, בן 12, אלמא איימן פח'ר אל-דין, בת 11, נאג'י טאהר אל-חלבי, בן 11, מילאד מעדאד שאער, בן עשר, נאזם פאח'ר סעב, בן 15, וג'יפארא אבראהים, בן 10. אלה ילדים וילדות שהלכו לשחק כדורגל אתמול, בשבת בצוהריים, באירוע כיפי ושגרתי שהפך למלכודת מוות. מג'דל שמס קרובה לליבי באופן אישי. ראש המועצה דולאן הוא חבר יקר שלי. לא הגעתי היום, כי הנחתי שיהיו שם אלפים, אבל ודאי שאני אגיע ביום רביעי לנחם אותו ואת המשפחות. מצאתי במג'דל שמס חברים טובים, שהצלחנו לעשות איתם פרויקטים מדהימים, גם עם חברת גוגל ומיקרוסופט, בתוך היישוב. אני רוצה להגיד לך: אני מניחה שאתה יודע שמג'דל עברה שינוי בחמש השנים האחרונות, שינוי מדהים, של קרוב ל-11,000 תושבים שמחוברים למדינת ישראל. הייתה לי הזכות להיות איתם וללוות אותם גם כיו"ר הוועדה לביטחון פנים, אבל לא רק, גם כחברת כנסת וכחברה. אני משתתפת בצערן העמוק של המשפחות, שאת חלקן אני מכירה. אני מאחלת איחולי החלמה לפצועים. המציאות הזאת היא פשוט בלתי נסבלת, לא הגיונית. לצד הכאב והסבל והאבל הגדול, אנחנו חייבים, חייבים, לתת פתרון לתושבי הצפון שפשוט מופקרים. אין לי מילה אחרת לתאר את המצב שלהם. תודה רבה. תודה רבה לגברתי.

אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם, מי שמעוניין להצביע. סעיפים 1 7 נתקבלו. 19 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה השנייה.

נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024. הצבעה כעת. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024,

17 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 248), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה

צוהריים טובים. אני מחדש את ישיבת הכנסת. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, והצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אברהם בצלאל,

עופר כסיף ומשה רוט בנושא: הסיכון לסביבה

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, בקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת ינון אזולאי, בשם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, להציג את הצעת החוק. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, לפני שאפתח בנושא החוק ואציג אותו, אבקש להשתתף בצערם, שהוא צערנו, של תושבי מג'דל שמס שבגולן. הילדים הצעירים האלה נטבחו כאשר הלכו לשחק. כל חטאם היה שהם רצו לשחק ככל הילדים. הם נטבחו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, ואין אף אחד שצריך להטיל עליו את האחריות, מלבד נסראללה. אנחנו איתכם באבלכם. אבלכם זה אבלנו, ומאחלים שלא תדעו, ושלא נדע יחד, עוד צער לעולם. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אגב "לוחמים בלתי חוקיים" זה שם, כאילו איזה צבא, של מחבלים, (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, שיזמה הממשלה. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב 2002, נועד להסדיר את כליאתם של מי שנטלו חלק בפעולות איבה נגד ישראל, או נמנו עם כוחות המבצעים פעולות איבה נגד ישראל ואינם נופלים תחת ההגדרה "שבוי מלחמה", שבאמנת ג'נבה השלישית, המסדירה את החזקתם של שבויי מלחמה. החוק קובע הליך סדור לכליאתם של הלוחמים הבלתי-חוקיים, המכונים בקיצור "לב"חים", ואת אמצעי הבקרה והביקורת השיפוטית עליהם.

החוק כולל מנגנון נפרד למקרים שבהם יש היקף נרחב של לוחמים בלתי חוקיים. במסגרת זאת, במקרים שבהם הכריזה הממשלה על מלחמה, או הודיעה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון, מוסמכת להכריז על שינויים בתחולת החוק. במהלך תקופת תוקפה של ההכרזה, התקופות המנויות בחוק ארוכות יותר והדרג המוסמך לקבל החלטות לפי החוק נמוך יותר.

גם מנגנון זה לא נתן מענה מספק להיקף הלב"חים שנלכדו במהלך הלחימה בעזה.

הותקנו בתחילת המלחמה תקנות שעת חירום, שהרחיבו עוד יותר את התקופות המנויות בחוק והורידו עוד יותר את הדרגים המאשרים. בתקנות שעת חירום אלה נעשו שינויים במהלך החודשים האחרונים, והוועדה אישרה את כל הכרזות הממשלה שניתנו בעקבות אותם שינויים.

בחודש דצמבר אושר בקריאה השנייה והשלישית תיקון מס' 4 לחוק, שנועד להחליף את ההסדר שבתקנות שעת החירום בחקיקה ראשית של הכנסת, כהוראת שעה לארבעה חודשים, עד ליום י' בניסן התשפ"ד, 18 באפריל 2024. במסגרת הסדר זה נקבעו הרחבות נוספות מעבר למה שנקבע בתקנות שעת החירום,

לעניין משך הוראת הכליאה, הזמן שניתן להגביל פגישת לב"ח עם עורך דין והזמן שבתוכו יש להביא לב"ח בפני שופט. בחודש מרץ האחרון הוארכה הוראת השעה שוב בכשלושה חודשים וחצי נוספים עד ליום כ"ה בתמוז התשפ"ד, 31 ביולי 2024. באותה העת, ובהתאם להמלצת גורמי הביטחון, נקבע כי ניתן לקצר את משכי הזמן המרביים שבמהלכם בית המשפט רשאי למנוע מפגש של כלוא עם עורך דין מ-180 ימים ל-90 ימים.

הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת להאריך את הוראת השעה בארבעה חודשים, עד ליום כ"ט בחשוון התשפ"ה, 30 בנובמבר 2024. על רקע המשך הלחימה, גורמי הביטחון העלו את הצורך בהארכת הוראה השעה.

לאור צורכי מערכת הביטחון, גורמי הביטחון סברו כי ניתן לקצר את התקופות הקבועות בהצעה. עוד סברה הוועדה כי לעניין קטין ניתן לקצר את משכי הזמן אף יותר.

נקבע כי ייקבע מנגנון שלפיו שר הביטחון יוכל למנות מבקר רשמי במתקני הכליאה. מוצע כי בכל מתקן כליאה תהיה רשימה של שמות המבקרים הרשמיים שמונו על ידי השר ורשימה של שמות מבקרים רשמיים מכוח כהונתם. המבקר הרשמי רשאי בכל עת להיכנס למתקן כליאה שהוסמך לבקר בו, ולבדוק את התנאים שבו, את דרכי הטיפול בכלואים, את ניהולו התקין של מתקן הכליאה והתאמתם של כל אלה להוראות הדין. בתום הביקור המבקר הרשמי יערוך דוח ויעביר אותו להתייחסות מפקד מתקן הכליאה. במהלך תקופת הוראת השעה תעקוב הוועדה אחר המשך יישום ההסדר, בהתאם לסעיף הדיווח שנקבע בהצעת החוק, באופן רחב יותר. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אבקש לדחות אותן. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. בהזדמנות זו אודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, כמובן, ליועצת המשפטית של הוועדה מירי פרנקל שור, לעו"ד אריאל לוביק, גם מהלשכה המשפטית, ולמנהל הוועדה אסף פרידמן. ורגע לפני שארד: אנחנו יוצאים לפגרה אבל באמת לא יוצאים לפגרה. זה רק איזשהו שם לכנסת על מנת שגם עובדי הכנסת יוכלו קצת לנשום אוויר לאחר תקופות כאלו שאנחנו עוברים וכלל עם ישראל, תקופות ארוכות,

ולכן, גם עובדי הכנסת צריכים את הפגרה הזו. אנחנו, כחברי כנסת, ואני אומר את זה כאן, ויודעים את זה, אני לא הולך לצאת לפגרה, וגם חבריי לא יוצאים לפגרה. יכול שמדי פעם ניקח מנוחה עם המשפחה, אבל זה לא פגרה. אנחנו נשארים למענכם, תושבי ישראל, אזרחי ישראל,

אנחנו פה כדי להמשיך לעזור ולסייע לכם.

ימשיכו לעבוד, מלבד זמן ההדממה, בכל צורכי המלחמה, ואף מעבר לכך. לא יהיה דבר שייפגע בגלל שהכנסת כביכול יצאה לפגרה. זה דבר שחשוב שידעו. אזרחי ישראל, עזבו את הכותרות, פגרה, לא פגרה. בפעם שעברה הוכחנו זאת. כשיצאו לפגרה הוכחנו שהיו דיונים בוועדות במהלך הפגרה. היו דיונים במליאה כשהיה צריך. יגיעו גם דיונים במליאה בימים הקרובים. כל מה שיצטרכו, למען עם ישראל, למען אזרחי ישראל, על מנת לסייע למשפחות החטופים, לחטופים,

לכל מי שרק אפשר, לכל האזרחים שכרגע נעקרו מבתיהם, הכול יקבל, מה שיצטרכו, מענה מהכנסת. הכנסת תיתן מענה. אני רוצה להודות לכל עובדי הכנסת אשר נמצאים איתנו בכל רגע נתון, בכל עת, בכל שעה. אפשר להגיד שהם נמצאים איתנו 24 שעות. כשאנחנו פה, הם גם פה. וגם כשאנחנו לא פה, הם נמצאים פה. אז קודם כול, תודה רבה לכלל. למנכ"ל הכנסת, לעובדים אצלו. כמובן לעובדי הכנסת, מזכירות הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת. אפילו למערכת ההגברה של הכנסת, שדואגים כל הזמן שישמעו אותנו טוב. באמת תודה לרשמים הפרלמנטריים, שעובדים גם בוועדות וגם פה. לסדרנים, כמובן, ולמאבטחים, לאנשי התחזוקה, עובדי המטבח, פה בקפיטריה, לכולם,

מי שהכיר אותה, זו ציונה, שתמיד זכרנו, שתמיד הייתה נמצאת. מגיעה לה רפואה שלמה. אנחנו נשלח לה מפה רפואה שלמה. שהקדוש ברוך הוא יחזק אותה, ושתהיה לה רפואה שלמה. וכולכם, לכל החברים. לכולם כולם, תודה רבה לכולם. אנחנו עוד נמשיך ונדבר, ונהיה ונעבוד.

למנהלות הסיעה, למזכירי הסיעות, למנהלות הוועדות,

תודה רבה לכולם. שיהיו רק בשורות טובות, ושבמהרה נשמע שיש עסקה ושמחזירים את החטופים הביתה. וכמובן שמי שלא בחיים יזכה לקבר יהודי בתוך ארץ ישראל, מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד, אנחנו צריכים לעשות הכול. זה תחת אחריותנו לעשות הכול על מנת להשיב אותם כמה שיותר מהר, וכבר מאוחר.

תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעת הימין הממלכתי וחברי הכנסת עמית הלוי ולימור סון הר מלך. האם מי מהנ"ל נמצא כאן?

אם כך, ההסתייגויות מוסרות. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור של סיעות ישראל ביתנו, יש עתיד והעבודה. חבר הכנסת עודד פורר, אתה מבקש לדבר?

אני חוזר שוב: ההסתייגויות הוסרו. לרשותך חמש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברי הכנסת, אנחנו אחרי אירוע באמת קשה מאוד אתמול, שבו נטבחו שוב ילדים במדינת ישראל כתוצאה מאוזלת ידה של הממשלה להגן על אזרחיה. עכשיו אני רוצה לומר משהו גם לך, אדוני השר,

חברי הכנסת. ראינו גם את הנאום של ראש הממשלה בוושינגטון בשבוע שעבר. יש אמרה ידועה שהייתה מונחת על שולחנו של הנשיא טרומן, היה כתוב שם: The buck stops here.The buck stops here, זה היה השלט על שולחנו של הנשיא טרומן, והוא אמר דבר אחד מאוד פשוט: האחריות מסתיימת כאן.

כנשיא ארצות הברית, אחראי לכל פעולות הממשל שלי, הטובות והרעות. זאת המשמעות של מנהיגות. זה הדבר הבסיסי ביותר, הבסיסי ביותר. עכשיו אני אומר לכם:

יוצא לנו מהאוזניים לשמוע אתכם פעם אחר פעם מספרים לי שראש השב"כ אשם, ומספרים לי שהרמטכ"ל אשם, ומספרים לי ששר הביטחון אשם ומספרים לי שאני לא יודע מי אשם. יש אחד שאין לו אחריות על כלום, וזה ראש הממשלה. אין לו אחריות על כלום, וברוב חוצפתו, אחרי שהוא ראש הממשלה שתחת הנהגתו אירע במדינת ישראל הטבח הגדול ביותר שידענו מעולם, ב-7 באוקטובר ואתמול עוד טבח, אחרי כמעט עשרה חודשים שהצפון מופגז ללא הרף, הוא עומד בקונגרס, ונואם ואומר: Never again, לעולם לא עוד. מתי אמרנו "לעולם לא עוד"? אמרנו "לעולם לא עוד" אחרי השואה, כשקמה מדינת ישראל, ואמרנו "לעולם לא עוד", זה תפקידה של מדינת ישראל. ה"לא עוד" הזה קרה כאן ב-7 באוקטובר. ה"לא עוד" הזה קורה כאן, כשמדינת ישראל הופכת להיות ילד הכאפות של המזרח התיכון, כשמכל מקום מעיזים לירות עלינו טילים.

ולראש הממשלה אין אחריות. הוא אומר לנו עכשיו: חברים, לעולם לא עוד. חברים יקרים, אם מישהו חושב שאפשר לנהל את מדינת ישראל, או כל מדינה שהיא, עם הנהגה שאין לה אחריות על כלום, הוא טועה.

להיות אחראי ולהבין שכמי שמנהל את העסק הזה אתה אחראי למה שקורה כאן. וכשיש לנו מנהיג שכל היום מפנה אצבע מאשימה אל כולם ולא לוקח אחריות על כלום,

אנחנו נמצאים בבעיה. ואם אתם חושבים שמהמצב הקשה הזה שאנחנו נמצאים בו היום, ומדינת ישראל נמצאת במצב אולי מהקשים שידענו, אחרי הטבח שחטפנו, עם החטופים והחטופות שעדיין נמצאים במנהרות החמאס, עם האתגרים שיש לנו מהאויבים הקרובים לנו והרחוקים מאיתנו אפשר לעמוד מול האירוע הזה כשכל מה שאנחנו עסוקים בו זה לגלגל אחריות על מישהו אחר, כשביום ראשון ההוא אשם וביום שני ההוא אשם,

יש מישהו שאמור לנהל את כולם. או שאתה ראש הממשלה, או שאתה מנהל את המדיניות הזאת,

אם אתה לא מסוגל לנהל, תניח את המפתחות ותן למישהו שמסוגל לנהל. לא יכול להיות שהצפון שלנו מופגז כבר כמעט עשרה חודשים, עשרות אלפי תושבים מפונים ולא יודעים איפה הם פותחים את שנת הלימודים הבאה, 115 חטופות וחטופים עדיין במנהרות החמאס, תושבי הדרום עדיין לא חזרו, והכול כזה, זה לא קשור אליו, מה זה קשור אליו בכלל? ומה הוא עוד אומר לנו? "לעולם לא עוד". "לעולם לא עוד" אמרנו ואנחנו אומרים בכל פעם כשאנחנו מזכירים את השואה, בכל טקס. אפשר לחזור גם לנאומים של "לעולם לא עוד" של ראש הממשלה במשך 15 שנים ביד ושם, אני בטוח שתמצאו שם ציטוטים: Never again.

זה קרה, זה קרה במשמרת שלו, זה קרה במשמרת שלכם, והדבר הזה ממשיך וקורה, וקרה שוב אתמול, מחדל, כשמדינת ישראל הופכת להיות חשופה באופן חופשי לכל אויביה. תפגיזו לכאן, עד שלא יקרה אני לא יודע איזה אסון, לא תקבלו תגובה שהיא קצת מעבר. ראינו את זה עם הכטב"ם על תל אביב, אחרי עשרה חודשים שהחות'ים מתימן יורים עלינו טילים, סוף-סוף הייתה איזושהי תגובה, ורואים את זה גם כאן, לצערי. אז אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קחו אחריות. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. - - - אם זה לא ייפול על הבית בקיסריה, כנראה שום דבר לא

לרשותך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת לפנות לראש הממשלה מכאן ולהגיד לו שהצפון זה לא שם. שם זה כאן, ומדינת ישראל היא מדינה קטנה, ודין תל אביב זה דין מג'דל שמס ודין אילת. מנהיגות נמדדת במעשים ולא בדיבורים ובנאומים בקונגרס. מדינת לבנון היא מדינה ריבונית שמשטחה כבר עשרה חודשים יורים לעברנו למעלה מ-150 טילים, טילים תלולי מסלול, נ"טים, כטב"מים, כל יום 150 טילים. איראן היא הכתובת, וחובתנו, חובתה של הממשלה להגביה עוף ולהסתכל, ולבנות אסטרטגיה כדי לטפל בראש התמנון שאחראי למלחמת ההתשה הזאת, גם מהדרום, מהחמאס, וגם מחיזבאללה, מהצפון. יורים עלינו בשבע זירות, הפכנו להיות ילד הכאפות של המזרח התיכון. אי-אפשר שהממשלה הזאת לא תגבש אסטרטגיה ברורה ותטפל בראש הנחש. לבנון היא מדינה ריבונית, מנהיג שמכבד את עצמו גובה מחיר ממדינה ריבונית על פגיעה בריבונותה של מדינת ישראל למעלה מעשרה חודשים, על פגיעה בילדים חפים מפשע שלא עשו שום דבר לאף אחד. היישוב הדרוזי מג'דל שמס נמצא רק מאות מטרים מהגבול עם סוריה, הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. העדה הדרוזית זה ציבור נאמן, נאמן לעם ישראל, למדינת ישראל, לאדמה, לצה"ל. אני מבקשת לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחות, לעדה הדרוזית כולה. כל פגיעה בעדה הדרוזית ואובדן בנפש היא פגיעה בבשר מבשרנו. הדרוזים מהווים חלק בלתי נפרד מהעם ישראל ומגורלה של המדינה היהודית. הדרוזים שילמו מחיר כבד מנשוא במלחמה הנוכחית, מחיר דמים, הם איבדו כמונו את טובי בניהם בקרבות בעזה ובצפון. מדינת לבנון חייבת, חייבת לשלם מחיר על המתקפה הרצחנית אמש, שהביאה למותם של 12 מלאכים, פרחים שנקטפו, ילדים חפים מפשע, שכל חטאם היה שרצו בצוהרי היום, ביום שבת, לצאת ולשחק כדורגל. הגיע הזמן לשים סוף למדיניות ההכלה מול ממשלת לבנון. הממשלה הזאת, שקוראת לעצמה ממשלת ימין על מלא, היא ממשלה כושלת, כישלון, רפיסות על מלא. מדיניות ההכלה הזאת לא הוכיחה את עצמה, וחובה להשיב את ההרתעה מול מדינת לבנון ומול ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה. דם ילדינו הוא לא הפקר. הלב שלי יוצא אל משפחות ההרוגים, ילדים טהורים שכל חטאם,

היה שיצאו לשחק. אני משתתפת בצערן של המשפחות של הקורבנות ושל העדה הדרוזית כולה. ליבנו איתכם. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

לרשותך חמש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, ממשלת הכלומניקים, אני מסתכלת על הלוח, הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, נכון? אז הממשלה הזאת היא בלתי חוקית. אתם הפכתם להיות בלתי חוקיים, כי אין בכם אמון, העם אינו מאמין בכם. איבדתם את הלגיטימיות, כי אחרי עשרה חודשים שכולנו חווים, זה פשוט בלתי נתפס. זה בלתי נתפס שאתם עדיין יושבים פה, שאתם עדיין מנהלים את המדינה, שאותם שרים, אותם אנשים הם בעמדות המפתח, וכל פעם קורה משהו עוד יותר נורא. אתם לא חוקיים, ממש ככה. כי אחרי האירועים של 7 באוקטובר איבדתם את האמון והלגיטימיות. כל יום עם כל טיל בצפון, בדרום, באילת, כל חייל, אתמול אירוע בלתי נתפס, אין, נגמר. איך אתם בכלל מרשים לעצמכם עוד לדבר ולחפש אשמים? כי המושכות, שתי הידיים על ההגה, והידיים האלה שלכם, גם שלך, שיקלי, גם של ביבי, גם של גלנט, גם של הרמטכ"ל. כולם אותו דבר. ברוב חוצפתכם אתם עוד עומדים שם ומטיפים מוסר. וראש הממשלה עושה לנו טובה שהוא הקדים את טיסתו בשלוש שעות וחצי,

עוד התלבט אם לחזור לארץ או לא.

למה שיחזור? לחזור זה לקבל החלטות, זה משהו שהוא לא יודע לעשות. תחזירו את המנדט לעם. תחזירו את המנדט לעם, ושהעם יחליט אם אתם ראויים או לא. ואז באמת זו כבר תהיה קביעה אמיתית. אתם יודעים רק ליילל ולצרוח. בעשרת החודשים האלה לא הצלחתם בשום דבר. איבדתם את הכבוד הלאומי, אנחנו כולנו איבדנו את הכבוד. איבדנו את ההרתעה, איבדנו את כל חלקת האלוהים הטובה שיש לנו. אנחנו קמים בבוקר, טיל בליסטי על אילת. זה כבר סטנדרטי, זו שגרה. 150 טילים לצפון, ואללה, יופי, הכול טוב. באשקלון ביום שישי, מישהו זוכר? שלושה טילים. זה אחרי עשרה חודשים של האירוע. אתם ממשלה של "תחזיקו": אנחנו עומדים יפה, מדברים חזק, כל הגברים האלו עם קול מאוד מרשים, עם מחיאות כפיים

טוב, על מפלגת הליכוד אני בכלל לא אדבר, כי אתם הפכתם להיות מפלגה של לקקנים. זה מה שאתם. הליכוד איבד את הדנ"א שלו. מפלגת השלטון של פעם הפכה ל"ללקק" זה הדבר היחיד שאתם יודעים. אבל אני כן אדבר על עוצמה יהודית: הפכתם להיות מפלגת טיקטוק וטוויטר. איפה עוצמה ואיפה יהודית? לא באולם הזה. כן, אני רואה את השר בן גביר: אם אני אהיה בקבינט, תירגע, אתה תהיה בקבינט, ואתה תהיה בתת-קבינט, זה לא יעזור, כי בסוף זה ראש הממשלה, זו המדיניות שלו, וזה חוסר היכולת שלו לקבל החלטות בכל דבר ובדברים האלו במיוחד. אז אתה יודע מה? אני אפילו ממליצה: איתמר, תיכנס, תחווה ותראה. יכול להיות שכל התרגיל הזה שהוא רוצה להיכנס לקבינט הזה הוא כדי להגיד אחר כך: הינה, לא נתנו לי. הציונות הדתית, אתם שכחתם מה זה להיות ציונים. אתם הפכתם להיות מפלגה לא ברורה, משהו שרק רוצים לשרוד. אם שר האוצר לא מסוגל לבטל הטבות מס לאונר"א אחרי עשרה חודשים, ורק יודע לצרוח, אז איזה ציונות ואיזה דתית? איבדתם את זה. מה עם אבי מעוז?

אגב, מה שקרה אתמול, היה ידוע וברור שזה יקרה. אם מישהו למד תואר ראשון ולמד שם סטטיסטיקה, ברגע שיש כמות כזו של אירועים וטילים, מתישהו, איכשהו ברמה סטטיסטית יהיה אירוע גדול, אין מה לעשות.

עשרה חודשים של טילים, 150 טילים, לא חשבתם שזה יקרה?

אתמול שמעתי,

אדוני היושב-ראש, אני אסיים, את דובר צה"ל, שאמר: לא חשבנו שזה יגיע לאזור הזה. מה זה אומר? קודם כול, רע מאוד שלא חשבתם,

זה אומר שיש תיאום. יש תיאום בין ממשלת ישראל וחיזבאללה עד איפה מותר לירות, זאת אומרת עד שם זה בסדר, ועל זה כבר לא חשבנו, כי לא תיאמנו.

זה האירוע, אדוני. אני מסתכלת עליכם, אני מכירה כל אחד מכם באופן אישי. אתם אנשים הוגנים כל אחד בנפרד, אבל כלהקה אתם לא שווים כלום. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. יוליה, אני אגיד לך

אני מעדיף ללקק ל-130,000 חברי מפלגה מאשר לבן אדם אחד כל יום.

זה לא ייאמן. מה קרה? מה קרה? קרה פה משהו - - - טלי - - - - - - על הנאום שלך - - - תפסיקי לצרוח כמו איזה - - - - - - מי פונה אלייך בכלל?

מה קרה, ממי?

לא כואב לך? לא כואב לך? חברת הכנסת מלינובסקי, סיימת לדבר עכשיו.

אני לא דיברתי על הנאום שלך - - חברת הכנסת גוטליב. - - כי הנאום שלך היה מאוד סדור,

את בקריאה שנייה.

תודה רבה. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, הבנתי שהשר בצלאל סמוטריץ' הגיע למג'דל שמס וקיבל קבלת פנים שראויה לו. הרי הוא חושב ששכחנו. הוא חושב ששכחנו את חוק החשמל של חבר הכנסת אופיר כץ, שגם אני חתמתי עליו, חוק שהיה אמור לסייע לתושבים הדרוזים, אבל רק בגללו החוק טורפד, הוא חשב שיגיע למג'דל שמס, יקבל דרוזים נחמדים. מסתבר שלא כולם כאלה נחמדים, ובצדק. ממשלה שבאמת לא עושה שום דבר למען המגזר הדרוזי, כלום. לא חוק קמיניץ, שמתעלל באנשי מילואים, שחוזרים ומקבלים קנסות לא הגיוניים, קנסות שאני לא יודע מי מכם יודע את המספרים, אבל אלה קנסות של 30,000, 60,000 ו-90,000 שקל. 300, 600 ו-900.

תודה. אני באתי להגיד שזו ההתחלה, ואז אחרי שהוא לא משלם, תודה, זה מגיע ל-300. אלה מספרים שאין במגזר היהודי. אבל מה זה משנה, אם אפשר לתת לדרוזים? ומה עם חוק הלאום הגזעני, שבמקום לבוא - - - רגע,

שזה גם פוגע ביהודים או שאת לא יודעת שזה פוגע ביהודים? ברור, ברור. אז תייצגי את כולם. זה פוגע ביהודים. זה פוגע במושבים, ברמת הגולן, וצריך להבין את זה. אז בוא אני אגדיר לך, ואטורי, אני רוצה להסביר לך הבדל אחד משמעותי בין היהודים לדרוזים, רק תקשיב לי,

שנייה, תן לי להגיד. הינה, הקשבתי לך, זרקת לי הערה שקמיניץ פוגע גם בחקלאים היהודים.

יש לי משפחה מושבניקית, גם היא אומרת לי כל הזמן על חוק קמיניץ, אבל אתה יודע מה ההבדל בין יהודים לדרוזים?

את זה אני אומרת לך, כי אני באמת מהצבא עם הדרוזים, כולל לעשות עליהם עבודת סמינריון. עזוב את הקשר הפוליטי. מה ההבדל בעצם בין דרוזים לבדואים או למוסלמים אפילו? בוא נלך על הבדואי: בדואי שמתחתן, עובר. הוא יכול לעבור לעומר, הוא עובר ללהבים, הוא עובר לבאר שבע והוא עובר גם לחיפה. ומה עם הדרוזי? כשהדרוזי מתחתן, מבחינת המסורת הם חייבים להישאר בכפר, וככזה אם אתה לא נותן להם פתרונות של התיישבות, אין להם לאן ללכת.

גם החקלאים היהודים סובלים, אני מסכימה איתך, הייתי שם, וגם הבדואים וגם המוסלמים. ההבדל הוא שאתה תראה הרבה שיוצאים מהכפר.

הם היו רוצים להישאר,

הם שוכרים דירות. הדרוזי נשאר בכפר, הוא מתחתן בכפר, וככזה, אם לא תיתן לו פתרונות או של בנייה רוויה, שגם זה פתרון, או שתיתן לו פתרון, הוא חייב להישאר בכפר, לכן זה ההבדל. ולכן, הם מקבלים קנסות במאות אלפי שקלים, מקבלים קנסות, והם צריכים לשלם את זה. הוא חוזר מהמילואים, וזה מה שהוא רואה. וכשאתה בא לשר האוצר, לבצלאל סמוטריץ', ואומר לו: בוא ננסה לחשוב, מחוק החשמל של אופיר עד לפתרונות אחרים, ואני יכולה להגיד לך שגם עם משה ארבל ניסינו להביא, אין עם מי לדבר. ואז הוא הולך למג'דל שמס, ומה הוא חשב שיקרה שם? שיגידו לו: תודה רבה שבאת, חיכינו לך? עזוב שהוא גם שר בכיר בממשלה, ובאמת כבר אין לי מילים, כי אתה חלק מהקואליציה הזאת, וכבר אין לי מילים לתאר את עומק המחדל של הממשלה הזאת, ומה היה קורה אם זאת הייתה הממשלה שלנו,

אני לא מציעה לו, לפחות לפי איך שמדברים אליו. אבל מה עם ברקת וסילמן, שהגיעו,

אמרו להם: באתם לרקוד על הדם, תעשו חשבון נפש. אבל עזבו הכול, מה חשב בצלאל סמוטריץ'? אני הזכרתי אותך כשדיברת בטלפון, אופיר, אופיר כץ. הזכרתי אותך. מי תקע את חוק החשמל? אל תענה לי, אני יודעת, כי אני חתמתי איתך. מי שתקע את חוק החשמל לדרוזים הוא בצלאל סמוטריץ'. ואם הוא חשב שהוא יכול לעלות למג'דל שמס ושיקבלו אותו בסבר פנים טובות, הוא טועה. שלא לדבר על זה שהילדים האלה נרצחו במשמרת של הממשלה הגרועה הזאת.

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, לאחר שהוסרו ההסתייגויות וקוימו בקשות רשות הדיבור, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024. נא תפסו את מקומותיכם. הצבעה. סעיפים

בעד, 14, נגד, שלושה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק כנוסח הוועדה עברה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה.

חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה, חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024,

בעד, 14, נגד, שלושה, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה,

התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר

רבות מהמשפחות האלה אני מכיר, עם חלקן בניתי את ביתי, ואצל חלקן ביליתי לא מעט שעות. באותה הזדמנות אני מבקש להביע תנחומים למשפחתו של החייל יונתן גרינבלט, השם ייקום דמו, שהבוקר הותר לפרסום כי גם הוא נפטר לאחר שבוע שבו שהה בבית חולים לאחר פציעה קשה מפעילות ברפיח. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להציג בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, שיזמה הממשלה. עניינה של הצעת החוק המונחת בפניכם, חבריי חברי הכנסת, היא הארכת הוראת השעה המסדירה את מנגנון השחרור המינהלי, וצפויה לפקוע ביום כ"ה בתמוז התשפ"ד, 31 ביולי 2024. מכובדיי, בשנת 2016 ניתנה פסיקת בית המשפט העליון בדבר הצפיפות בבתי הסוהר, שבה נקבע כי מרחב המחיה לאסיר בתאו צריך לעמוד על 4.5 מ"ר לפחות. הממשלה נקטה כמה צעדים ליישום הפסיקה, ואלו נמצאים תחת מעקב עיתי של הוועדה. בין היתר נפתחו אגפים חדשים בבתי הכלא, הושלם אכלוס מקומות כליאה שנוספו במתחם הכליאה אלה, בוצעו הליך לקידום הרחבת מתקני הכליאה מעשיהו וצלמון והסבת שטחים ציבוריים למקומות כליאה נוספים במתקני כליאה ביטחוניים. כמו כן, ננקטו צעדים שונים להרחבת השימוש בחלופות מעצר וחלופות מאסר, כגון עבודות שירות, פיקוח אלקטרוני ובתי משפט קהילתיים.

הורחבו גם השחרורים המינהליים. חבריי חברי הכנסת, השחרור המינהלי ככלי לריווח מקומות הכליאה מעוגן בפקודת בתי הסוהר מאז 1990. הפקודה מסמיכה את נציב בתי הסוהר לשחרר אסירים לפני תום תקופת מאסרם לתקופות הקבועות בחוק. בשנת 2018, אדוני היושב-ראש, כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה ליישום פסיקת בג"ץ תוקנה פקודת בתי הסוהר, ונקבעו בה תקופות שחרור מינהלי מורחבות כהוראת שעה לשלוש שנים. הוראת שעה זו הוחלה על כלל האסירים, למעט על אסירים ביטחוניים, שלגביהם נותרו על כנן תקופות השחרור המינהלי הרגילות. בשנת 2021 הוארכה הוראת השעה, ושוב צומצמה תחולתה, הפעם ביחס לעברייני מין, לכל מי שפעל באלימות חמורה ואלימות במשפחה, לכל מי שעוד היה על תקן של רוצח או פשיעה חמורה אחרת. הוראת השעה הוארכה פעם נוספת בתיקונים נוספים בחודש יולי 2023 בעיקר לנוכח העלייה החדה במצבת הכלואים בבתי הסוהר, מה שהחמיר עוד יותר החל מאוקטובר 2023. הוועדה האריכה את הוראת השעה בתקופות נוספות בכמה תיקונים שראוי לפרט: ראשית, הוחרגו האסירים הביטחוניים מהסדר השחרור המינהלי בכללותו, כך שלא יהיו זכאים לשחרור מינהלי באשר הוא. במיוחד כיום, בעת מלחמה מתמשכת, ראוי שלא לתת את ההקלות הקבועות בחוק למחבלים שנשפטו ומרצים את עונשם. אסירים ביטחוניים ביצעו עבירות קשות לא רק כלפי הפרט אלא גם כלפי המדינה כולה, כחלק מאידאולוגיה שנועדה לחתור תחת עצם קיומה של המדינה.

התיקון הקל על אסירים המרצים תקופות מאסר שבין 18 ל-36 חודשים, ולגביהם, תקופות השחרור המינהלי התארכו בכמה שבועות. לבסוף, ולא פחות חשוב, נקבע כי תקן הכליאה בבתי הסוהר ימשיך לעמוד על 14,500 מקומות עד 31 בינואר 2024. ראוי לציין, אדוני היושב-ראש, שנכון להיום אנחנו עומדים על 22,000 כלואים, כלומר הרבה מעבר לתקן, אבל חשוב לשמור על התקן, כי זה היעד שלנו, בסופו של דבר להגיע למצב שלאסיר יהיו 4.5 מ"ר, כפי שנהוג בעולם כולו.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נוכח מועד פקיעתה של הוראת השעה ולנוכח העלייה החדה במצבת הכלואים, יש חשיבות בהמשך קידום פעילות שיש בה כדי לסייע בהתמודדות עם מספר הכלואים, וביניהם מנגנון השחרור המינהלי.

הצעת החוק מבקשת להאריך את הוראת השעה הכוללת את ההסדרים שפירטתי בכארבעה חודשים נוספים עד ליום כ"ט בחשוון התשפ"ה, 30 בנובמבר 2024. אדגיש, אדוני היושב-ראש, כי אין ברצוני להביא לשחרורם המוקדם של אסירים המרצים את עונשם.

לאור מצבת הכלואים הנוכחית, ובמיוחד בשל מספר האסירים הביטחוניים העולה, יש צורך בשימוש במנגנון זה גם כלפי עבריינים שראוי לשקמם. מחובתנו, כמדינה דמוקרטית, להעניק תנאי מחיה בסיסיים לכלל האסירים, גם לבזויים והנקלים שבהם, אך השחרור המינהלי אינו תנאי בסיסי ואינו זכות מוקנית. השחרור המינהלי הוא הנאה עקיפה ממחסור מערכתי נקודתי במקומות כליאה לאסירים, וככזה, מדובר בזכות יתר. הוועדה סברה כי ראוי להאריך את ההסדר השולל את זכות היתר הזו מאסירים שהורשעו בעבירות ביטחון, זאת בדומה לזכויות יתר אחרות שנשללו מאסירים ביטחוניים, כגון שימוש בטלפון,

לימודים אקדמיים וכדומה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חשוב לי לומר: קבעתי בסיום הדיון העמוק שקיימנו, ובאמת שהיה דיון עמוק, כי זו תהיה ההארכה האחרונה להוראת השעה, ובפעם הבאה נמסד הצעה זו כהוראת קבע. אני מוצא לנכון להודות לחברי הוועדה, שהשקיעו זמן רב, איכותי מאוד, במיצוי הדיון, להנהלת הוועדה בראשות הגב' לאה גופר, לצוות הייעוץ המשפטי בראשות מירי פרנקל שור, ולעוזרת הנאמנה, שלצערי אנחנו הולכים להיפרד ממנה, אריאל. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה רבה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד, המחנה הממלכתי, העבודה והימין הממלכתי, ושל חבר הכנסת שמחה רוטמן. חברת הכנסת מירב בן ארי, את מעוניינת לנמק? אנחנו מסירים את ההסתייגויות.

כל השאר אינם כאן. אני מסיר את ההסתייגויות.

האופוזיציה אני מסירה. האם את מבקשת לנמק את ההסתייגויות?

לא.

שמחה רוטמן איננו כאן.

גם ההסתייגות הזו מוסרת, יחד עם שאר ההסתייגויות. להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור. אם כך, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים 1

בעד, 12, שלושה נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים מייד להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, 12, שלושה נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים. חבריי חברי הכנסת, לפני סיום סדר-היום אני מבקש, בשם כנסת ישראל ובשם קודמיי, שכבר הזכירו, להתנצל בפני הנרצחים במג'דל שמס על כך שכשלנו להגן עליכם, ולהשתתף בתנחומים למשפחותיהם של אלמא פח'ר אל-דין, בת 11, מילאד שאער, בן עשר, פיניס אל-ספדי, בת 11, איזיל איוב, בת 12, יזן אבו סאלח, בן 12, ג'וני אבראהים, בן 13, אמיר אבו סאלח, בן 16, נאג'י אל-חלבי, בן 11, פג'ר אבו סאלח, בן 16, חאזם אבו סאלח, בן 15, נאזם סעב, בן 16, שנרצחו במלחמה הזו, ונאחל שיהיו הנרצחים האחרונים. למשפחות נשלח מכאן, מכנסת ישראל, תנחומים. יהי זכרם ברוך. חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני כ"ו בתשרי התשפ"ד, 28 באוקטובר 2024,